הבוקר נשמע את סקירתו של קובי בר נתן, הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר. על סדר היום: המגזר הציבורי ושוק העבודה מגמות ושינויים. בוקר טוב, קובי, נשמח לשמוע על מגמות ושינויים. אני מניחה שהקורונה נתנה את אותותיה על השכר ועל המבנה של שוק העבודה. בוא נתחיל, ונפגיז אותך בשאלות תוך כדי הדיון. תודה על הדיון הזה, אני חושב שזה דיון חשוב, כי המגזר הציבורי הוא חלק מאוד משמעותי משוק העבודה, והוא גם משפיע על השירות לאזרח ועל השירותים הציבוריים ולמעשה המגזר הציבורי נוגע בנו בכל מקום. הקורונה ובכלל שינויים שקורים בשוק העבודה משפיעים על המגזר הפרטי ולא פחות מזה על המגזר הציבורי. אז נכון שלמגזר הציבורי יש מאפיינים ייחודיים, אבל כן אפשר לראות שהרבה מאוד תהליכים שקורים במגזר הפרטי משפיעים גם על המגזר הציבורי. רציתי לשאול אותך על מערכת הגומלין בין הפרטי לציבורי. האם הפרטי באמת גורר אחריו את הציבורי, או שאולי זה ההפך? תלוי.

המגזר הפרטי יודע להתמודד מהר יותר עם משברים,

שגשוג. הוא יודע להתאים את רמות השכר להעלות או לצמצם בצורה יותר מהירה מאשר המגזר הציבורי, והוא יודע גם לווסת יותר את כמות העובדים, כמו שראינו בקורונה, שהמגזר הפרטי מפטר יותר מהר אבל גם יודע לגייס הרבה יותר מהר, לעומת המגזר הציבורי, שבו הדברים האלה כמעט לא קורים. גם צריך להגיד שמורים למשל אנחנו נצטרך גם במשבר וגם לא במשבר, כך שאין אפשרות גדולה לעשות שינויים בתחום הזה. השינויים שבכל זאת יש במגזר הציבורי הם הרבה פעמים תלויי רפורמות או שינויים. למשל, ראינו איך מערכת הבריאות פעלה בצורה מרשימה במהלך הקורונה, פעילות שכללה מגמה של גיוס של יותר אחיות, רופאים וכוח עזר. במגזר הציבורי זה נובע יותר ממדיניות ארוכת טווח ופחות בגלל משבר נקודתי כזה או אחר. אבל צריך להגיד שגם תקופות של משבר וגם תקופות של שגשוג הן הזדמנות לעצור ולהסתכל על המצב. אז תקופת הקורונה באמת הייתה הזדמנות עבור המגזר הציבורי?

הצלחתם להשתמש במשבר הזה כדי להפוך את הלימון ללימונדה? חלק מהתהליכים כבר קרו לפני, אבל הקורונה האיצה את זה בבת אחת. מה הדבר הבולט ביותר? אני מדבר על איך המגזר הציבורי מתאים את עצמו לשוק עבודה משתנה. זה בא לידי ביטוי למשל בעבודה מרחוק, עבודה מהבית,

בגמישות ובשינויים שהמגזר הציבורי היה צריך לעשות. דוגמה נוספת: ניוד עובדים, השמה של עובדים, או הסבה של עובדים אלה דברים שפחות היו במגזר הציבורי. ובקורונה, בגלל המגבלות של הגעה למקום העבודה ועוד הגבלות אחרות, לא הייתה ברירה אלא לעשות את אותם שינויים. עסק פרטי, נניח בעל מסעדה, סוגר או פותח את העסק שלו.

בשירות ציבורי אתה לא יכול להפסיק לתת שירותי רווחה. כך שהמגזר הציבורי היה צריך להתאים את עצמו תחת כל המגבלות שהיו ולהמשיך לתת את השירות הציבורי שהוא נותן, ולראות איך הוא גם מייעל את זה. זה משהו שלדעתי הייתה בו הצלחה מאוד גדולה בקורונה, דרך שורה של הסכמים שאנחנו חתמנו עם ההסתדרות ועם גופים אחרים. ועכשיו התפקיד של כולנו הוא לראות איך אנחנו ממשיכים את אותם שינויים טובים גם לתקופה שאחרי הקורונה. מבחינת גיוס לתפקידים והעסקה במגזר הציבורי הרי מדברים כל הזמן על זה שהפרופיל של העובד הצעיר הוא שונה מהפרופיל של העובד המבוגר יותר. יש לי שקף על זה בהמשך. אבל אני כן אתייחס בקצרה. צריך לזכור שהמגזר הציבורי מתנהג בחלק מהדברים כמו כל השוק ובחלק הוא מתנהג קצת הפוך.

כשיש שיעור אבטלה מאוד נמוך ויש ביקוש לעובדים, אז דווקא התהליכים היותר מורכבים של המגזר הציבורי מקשים, כי הליכי הגיוס יותר איטיים, ומי שיותר מהיר יודע יותר טוב להביא את העובדים הטובים. גם היכולת לתגמל עובדים צעירים יותר מורכבת במגזר הציבורי. ולכן הפעולה כאן הפוכה. לעומת זאת, כששיעור האבטלה יותר גבוה ויש פחות ביקוש לעובדים, הכוח של המגזר הציבורי למיין ולקלוט עובדים הוא יותר גדול. ולכן בקטע הזה זה לפעמים עובד קצת הפוך. אבל זה תלוי במצב האבטלה, ואני שאלתי יותר על פרופיל העובד הצעיר, שרוצה את הכול יותר מהר ועכשיו, ורואה את החברים שלו בהייטק מרוויחים ועושים אקזיט בגיל 30. בהמשך אנחנו ניגע בזה. אני רק אומר שלדבר על המגזר הציבורי בשעה זה דבר מאוד קשה, כי מדובר על מערכת החינוך, מערכת הביטחון, מערכת הבריאות, שלטון מקומי, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ועוד. מדובר על עולם מלא ולכל דבר בפני עצמו אפשר להקדיש זמן רב. לכן אני אציג כאן חלק מהאתגרים שאני רואה, ובתוך זה אני אשלב תובנות או תופעות שאנחנו רואים בחלק מהסקטורים. המגזר הציבורי מונה כ-750,000 עובדים. כשמשווים את זה לכלל המועסקים צריך להגיד שאנחנו עדיין בתקופת הקורונה, שבה שיעור ההשתתפות ירד וגם האבטלה יותר גבוהה, כך שאנחנו עדיין לא במצב יציב. אבל אם בכל זאת מסתכלים על המגזר הציבורי ביחס לכוח העבודה במשק אז מדובר על בין 15% ל-20%. כך שלא מדובר במסה עצומה. אבל בגלל שחלק מההתנהגות של המגזר היא כמו גוש אחד אז זה מאוד משפיע. דיברת קודם על יחסי הגומלין, מי משפיע על מי, המגזר הפרטי לעומת המגזר הציבורי. אז לפעמים תופעות שקורות במגזר הציבורי משפיעות מאוד על השוק הפרטי. וכמובן שגם המגזר הציבורי מושפע מהפרטי, למשל כמו שאמרת קודם לגבי הדור החדש, שרוצה את הדברים כאן ועכשיו. זה לא משהו שהמגזר הציבורי יכול להתעלם ממנו. עניין הגמישות הוחל כבר בכל כך הרבה משרדים פרטיים שאני מכירה, ואני זוכרת שגם חבריי בפרקליטות עברו ליום עבודה מהבית. גם עבודה מהבית וגם גמישויות אחרות שאפשר לעשות. זה משהו שאפשר להמשיך אותו מעבר לקורונה. בגרף הבא רואים את שיעור ההשתתפות בשוק העבודה, שהוא סך הכול יציב אבל הולך ויורד. מה זה בעצם שיעור ההשתתפות? העובדים ומי שמחפש עבודה מכלל כוח העבודה. זה גרף שהולך ויורד, שזה דבר שהוא פחות טוב, כי השאיפה היא ששיעור ההשתתפות יהיה יותר ויותר גבוה. הקו השני הוא שיעור התעסוקה, שבו רואים את הגלים. הדבר החיובי שאפשר לראות כאן הוא ירידה בשיעור האבטלה. אבל שיעור ההשתתפות הוא עדיין נמוך.

כי יש אוכלוסייה שלמה שלא עובדת או לא מחפשת עובדת. זה גרף שממש לא מושפע מהקורונה. נכון, כי מדובר במידה רבה על גברים חרדים או נשים ערביות, שחלק מלכתחילה לא עבדו או חיפשו עבודה. מה שאני לומדת מהשקף הזה זה שיש כשל במדיניות שלנו כממשלה בכל מה שקשור לשיעור ההשתתפות בעבודה. אני לא יודע אם זה כשל, כי שוק העבודה עדיין לא התייצב ואנחנו עדיין חווים את הסגרים ואת החל"ת - - - הוא היה גבוה יותר לפני. נכון, יש ירידה של בערך חצי אחוז לאורך התקופה. אבל אם היינו לוקחים חודשיים-שלושה לפני כן היינו רואים את אותו קו כחול? כן, היינו רואים קו מאוד דומה. לכן אני אומרת שזה לא תלוי קורונה. זה מושפע מהקורונה, אבל הוא לא מושפע כמו שיעור התעסוקה למשל, שהושפע דרמטית מהסגרים. שיעור התעסוקה תלוי קורונה לגמרי, אי אפשר להתבלבל. אבל שיעור ההשתתפות הוא הדבר המדאיג. הקו הזה מתחיל מפברואר 2020, אני לא יודעת מה היה לפני כן. לפני זה המצב היה די יציב, שיעור ההשתתפות עלה בצורה איטית. שוב, מדובר על אוכלוסיות שלא נמצאות בשוק. בדיוק על זה אני שמה את האצבע. אני חושבת שזה מדגיש את מה שכולנו יודעים: שיש לנו כשל בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה,

נכון, אי אפשר להתכחש לזה. נכון, זה לא קשור לקורונה, והקורונה בטח לא עזרה לזה. סך ההוצאות על המגזר הציבורי הן בערך 190 מיליארד שקלים. חלק מההוצאות האלה הן הוצאות תקציביות, כלומר הן יוצאות מתקציב המדינה באופן ישיר, וחלק מזה זה הוצאות עקיפות, למשל סייעות או עובדי רווחה של השלטון המקומי, שבמקרים האלה אנחנו משפים את הרשויות המקומיות או משתתפים איתן. באיזה שיעור? מורים זה באופן מלא, סייעות זה 83% אם אני לא טועה, עובדי רווחה זה 75% - - - סייעות נחשבות עובדות של המגזר הציבורי?

והן מועסקות באופן ישיר על ידי השלטון המקומי. ואותו דבר עובדי רווחה ופסיכולוגים. יש לי שאלה או מחשבה.

אפשר להפוך את מקצוע הסייעות למקצוע מועדף ובכך לפתוח חסם? כי החוסר בזה הוא פשוט קטסטרופלי. כמות הפניות שאני מקבלת מהרשויות המקומיות ומהורים היא גדולה מאוד. זה פשוט קטסטרופה, כולנו יודעים את זה. אז בואו נהפוך את זה למקצוע מועדף. אני יכולה להגיד ששיעור הסייעות שבבוררויות אצלי דרך העיריות הוא ענק. יש סכסוכים ענקיים, סכסוכים על גרושים - - - אני רוצה להגיד על זה משהו. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד משרות פנויות במשק ואנחנו יודעים שמצד אחד יש ביקוש מאוד גדול לעובדים מסוג מסוים, ובכל זאת יש חוסר במקצועות מסוימים. נושא הסייעות הוא ידוע - - - אז מה דעתכם להפוך את זה למקצוע מועדף? אני לא יודע אם התפקיד שלי הוא לענות על הדבר הזה. אני חושב שמדובר במשהו אחר, אני לא בטוח שמקצוע מועדף זה הדבר הנכון לעשות, כי יש לזה הרבה השלכות, הרי את לא רוצה שהסייעת תבוא לכמה שנים ואז תלך. מהשטח אני יודעת שהם מוכנים אפילו שתבוא לשנה ותלך, רק שלא תבוא ליום או יומיים ותעזוב. אני חושב שהפתרון הזה הוא פתרון נקודתי, הוא לא פתרון ארוך טווח. ליצור פתרון שיביא אותה רק לשנה הוא לא פתרון לתכנון כוח אדם. נכון, אבל עצם זה שפותחים את הפתח ונותנים את האפשרות להתנסות במקצוע הזה, אולי זה יגרום להן גם להישאר. אבל חייבים לפחות לפתוח את האופציה הזאת כמקצוע מועדף, חייבים לנסות להרים את המקצוע הזה, כי המצוקה היא משוגעת. אני ממש מבקשת מכל מי שיושב פה - - - קובי, אני יכולה להגיד לך שמבחינת ההסתדרות - - - אנחנו מכירים את ההסתדרות, אנחנו יודעים את עמדתם, והנושא הזה גם יטופל בשנה הבאה. ב-2022 העניין של הסייעות יטופל? יש כ-40,000 סייעות - - - זה לא מספיק. יכול להיות. צריך להגיד שזה חלק מרפורמות שנעשו בעבר, למשל סייעת שנייה - - - אתה חייב לבוא איתי לסיור. את חושבת שלא הייתי בסיורים? אני אומנם באתי לפה עם חליפה, אבל אני נמצא הרבה בשטח. זה ממש דבר נורא. נורא, נורא, נורא. ידוע. חייבים לפתור את זה, וזה אפשרי. צריכים להיות יצירתיים. אני אפי מלכין, המשנה של קובי. חשוב להגיד שהסיפור של הסייעות הוא חלק ממשהו יותר גדול -- - אבל תמיד הכול קשור להכול. הרי איפה חסרות סייעות? השכר של סייעות הוא סטנדרטי. הערים שבהן חסרות סייעות באופן משמעותי הן הערים המאוד חזקות, כי למישהי שהיא סייעת מאוד קשה לגור בתל אביב או רעננה למשל. לכן צריך להבין שהבעיה של הסייעות קשורה גם לכל מיני תהליכים של יוקר מחיה ונדל"ן בערים החזקות. אבל עדיין מדובר כאן בבעיה שמחייבת פתרון - - - זה כמו שבסיליקון וואלי בארצות הברית מי שלא עובד בהייטק לא יכול להרשות לעצמו לגור שם. התופעה של הסייעות דומה לדבר הזה, לסייעת קשה לגור היום בתל אביב. אבל במקומות אחרים אין בעיה של סייעות. כך שהבעיה היא לא בעיה קטגורית של כלל הסייעות, אלא זאת בעיה של הסייעות באותן ערים יקרות. סייעת היא תמיד עובדת זמנית. לא, לא תמיד. אפשר לתמרץ עם תשלום נסיעות. יש לזה כל כך הרבה פתרונות יצירתיים. אתה לקחת את תל אביב בתור דוגמה, אבל זה ממש לא רק תל אביב, בכל מקום שאני מסתובבת בו בארץ בוכים על זה שאין סייעות. אז אולי פה ושם תמצא מקומות שזה כן מתאים למודל שלך, אבל זה לא נכון באופן גורף. ממה שאנחנו מכירים המקומות היותר בעייתיים זה הערים היותר חזקות. ובנוסף, בפריפריה האופציה התעסוקתית היא אחרת. אבל זה לא אומר שאין צורך לפתור את הדבר הזה. אם נלך אם מה שאפי אומר אז מי שרוצה לעבוד בראשון לציון כסייעת לא תוכל לגור שם. גם לזה יש משמעות

זה ביצה ותרנגולת הרי אם השכר יהיה יותר גבוה לאורך זמן, הן יוכלו לגור גם במקומות יקרים. או המודל של השיפוי, או התנאים הנלווים או עוד כל כך הרבה דברים אפשריים.

אני רוצה להמשיך, יש לנו עוד הרבה נושאים. דיברנו על הגודל של המגזר הציבורי. הגרף הבא מראה את גידול האוכלוסייה בעשור האחרון ביחס לגידול במשרות במגזר הציבורי. אנחנו רואים שבמערכת הבריאות ומערכת החינוך מספר המשרות שנוספו גבוה יותר מהגידול באוכלוסייה. אנחנו גם יודעים מה הסיבה לגידול. במערכת החינוך זה נובע מהרפורמות הגדולות צמצום מספר הילדים והכנסת הגננות גם לגילאי 3, בהמלצת טרכטנברג. אלה דברים שהיו מאוד משמעותיים מבחינת היקף המשרות. בקו התחתון רואים את משרדי הממשלה. רואים שהפקידות גדלה פחות ביחס לגידול באוכלוסייה. ובאמת המגמה הרצויה היא שמספר נותני השירות הישיר לאוכלוסייה יהיה יותר גדול לעומת מי שנמצא ב-back office או בפקידות. זאת מגמה שאנחנו מברכים עליה. במערכת הבריאות עדיין כולם מתלוננים נואשות שחסרים תקנים. אני מראה כאן את המגמה. המגמה היא מאוד ברורה, וצריך להמשיך אותה. תוך כמה זמן זה יגיע

במספר רופאים יש קושי, לעומת זאת במספר אחיות אנחנו במצב לא רע בכלל ביחס לעולם. גם המצב בכוח עזר הוא אחר. אפשר לשאול מה לגבי עובדי רווחה? השקף הקודם הראה את המצב בתחומי החינוך והבריאות - - - השקף דיבר על הממשלה. עובדי רווחה לא מועסקים על ידי הממשלה.

כמעט כל מוסדות הרווחה הם דרך עמותות - - - זה חלק מהבעיה. השלטון המקומי לא מופרט, ורוב עובדי הרווחה מועסקים בשלטון המקומי. יש גם עמותות חיצוניות, אבל הרוב נמצא בשלטון המקומי. ואז יש תקציב שעובר מהמדינה לרשויות?

ב-75%. והתקציב הזה נשאר אותו דבר? אין לי את הנתון הזה מולי, אני יכול לבדוק אם את רוצה.

כי פה אתם מראים לנו עלייה במדדים של החינוך והבריאות. השקף הבא מראה את התפתחות השכר במגזר הציבורי. "כלל המשק" זה השכר הממוצע?

אם נסתכל אחורה על העשור האחרון במגזר הציבורי אנחנו ניזכר בהמון רפורמות מאוד משמעותיות

למשל הרפורמות של מערכת החינוך, שהעלו בצורה מאוד משמעותית את השכר, או למשל ההסכם של הרופאים, שהיה הסכם יקר - - - ב-2011?

הסכם מאוד יקר, ולכן הוא השפיע. גם ההסכמים שנעשו עם האחיות הם הסכמים משמעותיים. אני לא אומר אם המצב הזה טוב או רע, אני רק נותן את התמונה. כן צריך להגיד שהתפתחות השכר במגזר הציבורי היא גבוהה, ויש הרבה מאוד מקדמים במגזר הציבורי, מה שאנחנו קוראים להם טייסים אוטומטיים, שקורים גם ככה וגם ככה עם קורונה ובלי קורונה,

הסכמים ובלי הסכמים.

יש כמה מדדים של הביטוח הלאומי, ואנחנו לקחנו את המדד היותר גבוה של השכר הממוצע. את בטח מכירה מספרים יותר נמוכים של שכר ממוצע,

גילאי 25 עד 64. מה הכוונה של "שכר ממוצע למשרה"? זה מבדיל את זה משכר ממוצע לעובד,

אז בעצם הנתונים לא משקפים את המציאות.

לכן יש הבדל בין נתון של שכר לעובד לבין נתון של שכר למשרה. אנחנו שמנו אצלנו את שני הנתונים כדי לשקף את

לכן אם רוצים ללמוד משהו מהנתון של השכר הממוצע,

אבל מה שהם אומרים זה נכון?

המספר הוא כארבעה מיליון אנשים. אני מנסה להבין על מה מדובר. מגזר ציבורי זה כל מי שעובד על פי התקשי"ר?

זה לא

אז בן אדם כזה אתה לא יכול לפתות אם תגיד לו שבעוד 20 שנה הוא יקבל מענק יובל או שעון. אלה דברים שאני לא מזלזל בהם, אבל הם היו תמריץ בעבר

נניח אתה מביא מישהו שעכשיו התחום שלו חם ואתה צריך אותו, בגלל הקביעות אתה צריך לחשוב לפני זה פעמיים אם אתה רוצה אותו איתך לנצח.

יש לכם איזה חזון או מדיניות בנושא הזה? אני מבינה שמה שאתה אומר זה מבוסס נתונים ואני מכבדת את זה,

במקומות שאנחנו רואים שזאת אוכלוסייה דומה מבחינת העובדים,

ההתמקצעות, אנחנו כן מזהים את הצורך והרבה פעמים גם מוצאים את הפתרונות. אני

בסקירה. יש הרבה הסברים למוביליות הנמוכה במגזר הציבורי. זה קשור למבנה

אז אנחנו עוד לא יודעים איזו השפעה תהיה לזה. לא, אבל אנחנו מקווים שזה יקצר את זמני ההמתנה. זה מודל שכבר קיים איפשהו? כן, יש אצלי באגף יחידה שההתמחות

אם בעבר כל התוספות היו על ותק ודרגות בטייס אוטומטי, אז עכשיו יש רכיב משמעותי שתלוי בהערכת מנהל, תוך התפלגות בין העובדים.

על הדברים האלה אנחנו מסתכלים דרך השכר

כלומר לשאלה כמה העובד השקיע, ויותר לשאלה איך זה משפיע על האזרח ואיך התפוקה של העובד עולה.

אז מה עושים?

די חדשני בטכניון שאמור להתמודד עם הדבר הזה. זה הסכם שיאפשר הסכם קיבוצי שייתן שכר שוק לאנשים האלה. בעצם פתחתם את האופציה לשנות את השכר בעבור מקצועות מסוימים שלא מגיעים מספיק מהם למגזר הציבורי, כי הם מעדיפים את הפרטי בגלל שהפער הוא מאוד גדול.

זה נכון לצהרונים, קובי.

כי חלק גדול מהסייעות שמועסקות על ידי

אני לא אומר שזה לא קיים, אבל לפחות לגבי הסייעות,

אולי תני מכירה 300

אבל חברה עירונית כן מפוקחת על ידי והיא כן נקראת שלטון מקומי, למרות שהעירייה לא מעסיקה את העובדים באופן ישיר אלא דרך חברה עירונית. אז עדיין הכללים של הפיקוח חלים, למרות השרשור הזה. הסכם העובדים הסוציאליים הוא הסכם שהורחב על כל המשק, ולכן הוא חל על כל עובד סוציאלי. נכון.

בלאומית ספציפית יש מודל שכר משלהם ולכן זה לא חל עליהם. אבל איך אפשר להחריג אותם? הרי אלה אותם עובדים סוציאליים? זה ארגון עובדים אחר. ההסתדרות הכללית לא יכולה לחתום הסכמים בשם ההסתדרות

אין קבוצה. כל מי שנותן שירות - - - כל התקשרות שיש למדינה

נקודה. נכון, ולא משנה באיזה ארגון עובדים הם חברים.

זה חל על כל עובד, כולל עובדים אצלכם בהסתדרות. אני רוצה להמשיך לנושא הבא, פערים

אם היית יודעת כמה פורומים עשינו סביב הדבר הזה. אוקיי, אז לצד עבודה מהבית יש עוד פתרונות? יש פתרונות שנמצאים בגופים עצמם. צריך לזכור שאני לא המעסיק. אני בתור הממונה על השכר קובע את השכר ויכול לתת להם קווים מנחים,

בשירות המדינה אנחנו יותר מעורבים ויש לנו הרבה מאוד עבודות משותפות - - - אנחנו חייבים להמשיך. נעבור לאתגר של סכסוכים רבים וממושכים. זה מאפיין מאוד את המגזר הציבורי, אבל זה לא העניין המרכזי - - - קפץ לי פה נתון שמדבר על 67% עובדים בסכסוך.

זה ממוצע ב-2019?

סליחה, אני לא יכולה להתאפק. ניתן להכריז סכסוך לא בכל נושא ולא על כל דבר אלא רק במה שקובע חוק יישוב סכסוכי עבודה,

תנאי עבודה ודברים מהסוג הזה. אם אני אגיב אחר כך אני אומר מה הטיפול בשלנו - - - אין כאן ביקורת על רבקה. אפשר למשל להכריז על חוסר תום לב אלא שחוסר תום לב זה מושג שיכול להיות עולם

אנחנו חושבים שצריך יותר כלים רכים להתמודד עם זה. לא מספיק רק הקצוות של איסור שביתה או שביתה אין-סופית, צריכים להיות עוד הרבה דברים באמצע. אתה חושב שהעילות היום הן לא לגיטימיות?

זה כבר לא רק טענות בסגנון "מגיע לי תוספת שכר" או "פוגעים בי כי...", אלא אפשר לעשות את זה על כל דבר, למשל

יש עובדת כנסת שאמרה לי שהיא יצאה מהבית בשבע בבוקר והגיעה בתשע לעבודה. אז

ההצעה שלנו היא לא להתלות את התשלום על החזקת רכב בהחזקת רכב. גם הגשתי הצעת חוק - - - קובי, תתייחס. מה שחבר הכנסת מקלב אומר זה ממש נכון. החזקת רכב שייכת לעולם תמריצים ישן, זה כבר לא מתאים להיום, ואנחנו רוצים לשנות את זה.

קודם כול, יש גופים שיש להם כבר מודלים אחרים שבהם אתה לא צריך להראות רישיון, אתה לא צריך להגיד שנסעת ברכב, אתה יכול ליסוע בקורקינט,

ובכל זאת

כן, זה עדיין שורה בתלוש. אין ויכוח על מה שאמר חבר הכנסת מקלב, זה באמת מעודד גודש בכבישים, זיהום, פגיעה באיכות הסביבה וכו'. לכן זה דוגמה קלאסית לרכיב שאולי בעבר היו